בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים בהארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות. יש שתי הצעות לסדר, של יעקב מרגי ועודד פורר. לא חייבים הצעות לסדר. בבקשה, חבר הכנסת מרגי. מאחר ואנחנו עמוסי עבודה בקדנציה הזאת אז זה עוד כלי פרלמנטרי.

הם הולכים לים בספטמבר ואוקטובר אלא הם רוצים לצאת לעבודה. יתכבד משרד האוצר, כפי שהוא מביא לנו פה הרבה מאוד העברות תקציביות, ויביא עוד העברה תקציבית שתפתור את עניין הצהרונים עד דצמבר בגלל שהם לא פתרו אותו, בלי קשר

אני חושב שזה שהגנים נשארו מחוץ לרפורמה הזאת זה הזוי, לא נכון ולא צודק ואנחנו צריכים להילחם שזה ייכנס עכשיו, כי אם לא עכשיו זה ייגרר עוד מספר שנים

אני לא מדבר על חינוך שהוא ממש לא ממין העניין, כדי לקיים דיון אני צריך הסכמה של ועדת ההסכמות, שבה נמצאים גם נציג האופוזיציה וגם נציג

אני לא מוצא לנכון. אלא אם כן יבוא משרד האוצר ויאמר: אין צורך, אנחנו מכסים את כל העלויות, אין בעיה. אנחנו מעדיפים את החלופה הזו. תעשה לי טובה, חכה קצת, אני אצא החוצה לראות אם המשיח הגיע ... בסך הכול השתתפות ההורים זה מיליארד וחצי שקל, צהרונים זה מיליארד שקל, ביטוח חיים 400 מיליון שקל. קצת. למה אתה עושה צחוק מן האוצר?

גם אני אדבר איתו על זה. אחרת הכול נופל עלינו. אנחנו לא מוסמכים, לא יכולים. לא סתם יש את החלוקה בין הוועדות. נכון שכאן עובר הכסף. אדבר איתו. זה הערה נכונה בגלל שמתחילה שנת הלימודים. מי ידון בזה? אנחנו מתבקשים להאריך את המועדים לפי חוק מימון מפלגות, כפי שקראה היועצת המשפטית שלומית ארליך. מי בעד אישור הארכת המועדים, בהסכמת מבקר המדינה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, רוב נגד,

התשל"ג-1973 נתקבלה.

יש תשובה ממשרד המשפטים על סעיף 38. רגע, שנייה.

אני מודה לך על זה ואני מבקש שתמסרי את תודתי למבקר המדינה הנוכחי, ואם יצטרכו אחר כך אז גם למבקר המדינה החדש. אנחנו מודים על העבודה שאתם עושים. תודה רבה. הבקשה של המפלגות, בהסכמת המבקר, אושרה. היועצת המשפטית לוועדה, לגבי סעיף 38. לגבי הטבות המס למעשה סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת קובע שחוק שפקע בזמן שהכנסת יצאה לבחירות ימשיך לחול עד לאחר כינון ממשלה חדשה. בפקיעה האחרונה שהתרחשה לפני שיצאנו לבחירות של הכנסת העשרים-ואחת הוועדה הזאת לא רצתה לקחת את הסיכון של בחינת הפרשנות של סעיף 38 על ידי משרד האוצר ומשרד המשפטים. הפרשנות לסעיף 38 היא שלהם. באותה עת דובר גם על פקיעה שהתרחשה בתחילת שנת הכספים. הוועדה תיקנה שהוראת השעה תוארך עד חודש יולי, למרות שאם סעיף 38 היה חל יכול להיות שהתקופה הייתה אפילו ארוכה יותר, אבל הוועדה לא רצתה לקחת את הסיכון הזה. השאלה אם התיקון הזה לא פוגע בפרשנות. מכיוון שהתיקון הזה פקע, פנינו בימים האחרונים גם לרשות המסים וגם למשרד המשפטים וביקשנו את הפרשנות שלהם. הייעוץ המשפטי לוועדה סבר שסעיף 38 חל, בוודאי במקום שמדובר בפקיעה שנעשתה ממש לאחרונה. עכשיו קיבלנו תשובה מהם. הם ביקשו למסור שמבחינתם, משרד המשפטים מעדכן שסעיף 38 ככלל יחול, בשים לב ששאלת החוקתיות של הארכת הוראות המעבר טרם נבחנה על ידם. זה בעצם קשור לשאלה הכללית, עד כמה אפשר להאריך את הוראות השעה. אבל הם מקבלים את העמדה והם קובעים בעצמם שסעיף 38 חל. לכן יש מענה עד לכנסת הבאה למעשה. אני מודה מאוד. כשמקבלים כזאת חוות דעת זה באמת מעיד על - - - זה עדיין לא מעיד על המשיח. תמסור להם שהודענו על כך לוועדה. עולה מן ההודעה הזאת הדבר שהתלבטנו בו בשלהי הקדנציה הקודמת. כל הטענות שהועלו, גם לגבי עכו וגם לגבי מקומות אחרים ממשיכים אותם קריטריונים של הטבות המס כפי שהיו עד היום. בכנסת הבאה, בעזרת השם, נצטרך להידרש לעניין הזה. המלאכה לא תהיה קלה, יהיה קשה מאוד לקבוע קריטריונים חדשים. אבל דיה לשמחה בשעתה מכיוון שבינתיים זה ממשיך. אני מודה לך, חבר הכנסת מרגי שהעלית את העניין זה. תודה על מהירות התגובה ועל איכות הטיפול. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:45.